שלום, אנחנו מתחילים דיון נוסף היום בוועדת הכלכלה, דיון חשוב מאוד בסוגיית הרשויות המקומיות

אבל בנגב כתמונת ראי לגליל

ירוחם לקחה את רוב הכסף. טוב מאוד. וכל עסק קיבל 40,000 שקל מענק, מתוכו 3,000 4,000 שקל תוכנית עסקית,

שלו, בפרסום ובתשתיות. אם הוא רוצה לעשות אוכל,

אבל מה שאנחנו צריכים זה מנוע צמיחה, והעסקים הקטנים הם מנוע צמיחה.

ואני נותן דוגמה את קמביום בירוחם,

אז איך אנחנו רוצים בסופו של יום לתת תמריץ לבדואים שיושבים מחוץ ליישובי הקבע, להכניס אותם ליישובי הקבע? תושבי יישובי הקבע סובלים ואף אחד לא נותן להם יד, אף אחד לא עוזר להם. הגיע הזמן והגיעה השעה לקחת את זה לתשומת לב. לגבי אזור התעשייה, יש שני דברים כדי

זאת הזדמנות גדולה,

לראות מה תמהיל האוכלוסייה שיגיע, למה היא תזקק ומה הצרכים.

הנגב, ביחס לאזורים אחרים בישראל,

אני מקווה שתסמכו עלי, אני קופץ על הצד המתודולוגי. המלצות אופרטיביות. תאמין לי, מה שאתה כתבת במחקר, שצריך מנהיג אחד בעיר לעסקים קטנים, זה עשינו לפני עשר שנים,

שיהיה בכל עיר מנהיג לעסקים קטנים, הוא יביא

אנחנו מדברים על הערים שלנו שמתרחבות לשכונות חיצוניות,

שם קוד שנמצא בדרך כלל על הכביש, שלא צריך להיכנס ללב העיר והעיר בפנים מתרוקנת. חשוב לנו מאוד לקדם את העסקים שנמצאים במרכז העיר, להציע שם חוויה לדור הצעיר שהיום,

הוא עוזב,

אתן לכם דוגמה. ליוויתי את אשכול בית הכרם,

שזה אומר להקים אתרים לרשויות של האשכול. ישבתי איתם, ניסיתי לשכנע אותם שייקחו

כאן צריך קצת ראש גדול, עם נשמה במשרדי הממשלה. לצערי הרב,

כנסת. לא נתקלתי.

אין תגובות ממשרדי הממשלה לאחרונה,

אבל גם יוצרים איזושהי נבחרת שמובילה את הנושא של עסקים קטנים.

מאזן גנאים, בבקשה.

הייתי מצפה מחבריי, ראשי הרשויות בנגב, באמת לתת תשומת לב לתושבי הנגב, כי אנחנו יודעים שהם סובלים יותר מכולם. הייתי רוצה לדבר על קידום אזורי תעשייה על מנת להשיג תעסוקה לבני

כמה מהם ערבים? 20. ככה זה נראה ברוב הדברים החשובים שנוגעים לתכנון,

למשאבים - לכול. אנחנו מדברים פה על פיתוח עסקים ואזורי תעשייה.

יש עכשיו גז טבעי בכל

סמי,

שזה עסקים קטנים.

גם אזורי התעשייה, אדוני.

לא שכל אחד יריב.

זאת השאלה שלי, אבל זה משרת את הכלכלה, ועשיתם את זה. אתם יודעים, הדבר הכי חמור לממשלה זה להצליח במשהו ולא לחזור עליו. נגב גליל עשו מענקים כאלה, והם עבדו.

כי אני רוצה לדבר על פיתוח כלכלי ואתה אומר לי: אני בפנים, אני לא אדבר על מענקים. אז בשביל מה אני צריך את הדיון? אני צריך תשובות כוללניות של נציג משרד ממשלתי. אתה לא יכול להגיד לי: אני לא מבין בזה. אם אתה לא אחראי על הכול או על עסקים קטנים ומענקים, צריך לבוא מישהו אחר. אז החגיגה הזאת תסתיים. במושב הבא יגיע לכל דיון שיש בו היבט כלכלי הממונה על אגף התקציבים או סגנו או מישהו שאאשר מראש, כדי שייתן תשובות כלליות. זה חל על כל משרדי הממשלה. ההפקרות שעולים בזום לא תהיה, לא תהיה עלייה בזום לאדם שאנחנו רוצים אותו פה, נגמרו הימים, ואנשים בכירים עם ראייה כללית. תמשיך, ידידיה. רק אציין שבנושא של הדיון זה נגע יותר ברשויות המקומיות, אבל באמת יכול להיות שיותר נכון שהיה בא לפה מישהו מצוות כלכלה. אבל באופן כללי, כמו שהוזכר פה, אני מכיר את משרד נגב גליל בגלל שבו אני כן מטפל. עכשיו המשרד מוציא מכרז להקמת 3,000 חנויות אינטרנטיות בפריפריה. זה משהו שמתוכנן כבר עכשיו, זה סיוע שאנחנו יודעים שנותנים. במסגרת החלטת הממשלה של מעבר צה"ל לנגב הייתה לנו עכשיו - - - רגע, תן לנו להבין. מה הופך אותה לחנות אינטרנטית אם זה בפריפריה? המחסן בפריפריה?

אלה חנויות נמצאות בפריפריה, אבל נותנים להן את האפשרות לשווק גם בצורה דיגיטלית. למכור את המוצרים שלהם גם במסלול האינטרנטי. חנות קיימת שמרחיבה את הפעילות שלה לשיווק אינטרנטי - - אכן כן. - - או הקמה של חדשות? אני לא יודע אם מדובר גם על הקמה של חדשות. צריך פה את משרד נגב גליל כדי שיידע לתת תשובות יותר מהותיות על הפרויקט הזה. וההערה של חברת הכנסת בזק, שיהיה תיעדוף לבעלות מקומית או לאנשים מהנגב ומהגליל מה שנקרא כלכלה מקומית מקיימת, כלכלה בת קיימא שהכסף נשאר בקהילה, שלא בעלי הון יקימו את החנויות האלה, כמו שאלה שקיבלו 300 מיליון, שאני מחפש אותם עדיין, כמה עובדים הם הביאו לנגב. איך לא נאבד את ההשקעה הזאת? יש אפשרות לתעדף מקומית ויש אפשרות לתת תיעדוף לתושב המקום. עושים תיעדוף כזה בדיור, עושים תיעדוף כזה בהרבה תחומים. אני מסכים עם ההערה הזאת, ברור שנעדיף שגם הספקים יהיו מקומיים. כמובן שצריך לוודא שזה לא פוגע בהיבטים של תחרות או בהיבטים של עלויות. צריך בכל זאת להתחשב גם בנושא הזה. אם התחרות הייתה עובדת טוב אז הנגב והגליל היו נראים מבחינה כלכלית כמו תל אביב. אבל התחרות לא עובדת, אז כדי שהם יתחזקו הם צריכים משהו שהוא אקסטרה, מעבר לתחרות. הכול תלוי איך מנסחים את המכרז. אני בטוחה שהשיקול הוא כמה עובדים - - - אני מודאג מהדבר הזה. רק אוסיף נקודה אחרונה, לגבי התקנים של מקדמי העסקים ברשויות המקומיות. בדרך כלל אנחנו לא מתקצבים תקנים. היינו שמחים להבין ולבחון גם אצלנו למה יש רשויות מקומיות חלשות שכן מצליחות להשיג תקן כזה - - - כי הם לוקחים תורמים. תגיד לי, הגיוני? את מועצת הנגב הבאנו מתורמים, את רכז העסקים מתורמים, מכללת ספיר חצי מהבניינים שלה מתורמים. זה תפקידנו, להביא תורמים לדאוג לפיתוח כלכלי בישראל? העסקים האלה משלמים מיסים בסוף, זה טוב למדינה. אבל תדע לך, אתה אחראי על משרד הפנים ומשרד הפנים יודע לתת לרשות מקומית מענק להקמת עסק כלכלי בבעלותה. בתוכניות פיתוח כלכלי של רשויות קיבלנו מענק להקים חניון לילה בירוחם והוא יניב לנו כסף, הוא יתחזק את האגם, קיבלנו כסף להתייעלות אנרגטית וחסכנו מיליון שקל. אתם יודעים לעשות את הדברים האלה, אבל תרדו קומה. אתה יודע מה, אני מטיל עליך ועל הממ"מ משימה. הממ"מ שומע אותי, תמיד בחדר, נכון? הוא לא שומע. הממ"מ זה אגף המחקר של הכנסת, ואני מבקש ממנו מחקר: לכמה ישויות יש מוביל לעסקים קטנים במשרה מלאה? כמה רשויות מקומיות עוסקות בפיתוח כלכלי של מיזמים כלכליים של עצמם? מה הפערים בין רשויות בשכיחות העסקים הקטנים בקרבן, לפי רשות, לפי מצב סוציו-אקונומי, לפי כמות העסקים הקטנים שקמים, נסגרים ופועלים בקרבן? מחקר על כל ההיבט הזה של העסקים הקטנים. אתה יכול להשיג את הממ"מ אתה איש אוצר ואמון על הפנים ולהתחיל לבדוק כמה רשויות עוסקות בפיתוח כלכלי. הרי אם היה יעד עליון של משרד האוצר, זה שמשרד הפנים יעשה פיתוח כלכלי ברשויות כדי להקטין את התלות במענקי איזון. אתה כן עוסק בכוח אדם, יש לך את עתידים לשלטון המקומי, יש לך מנהיגות מעוז, יש לך כל מיני דברים שאתה מממן בתוכניות מנהיגות. תייעד את זה לפיתוח כלכלי, תתנה את הכסף שאתה נותן לתוכנית עתידים לשלטון המקומי בהפנייה של אחוז מהאנשים לתחום של פיתוח כלכלי ברשויות, ואז בכל רשות יהיה בן אדם כזה והוא יגיע למכולת ולפלאפל ואנשים יידעו לדבר איתו, הוא יידע לדבר את שפתם בערבית, בעברית, בכל שפה. תודה רבה. אנחנו חייבים לסיים את הדיון הזה ואני רוצה לסכם אותו. יסלחו לי רבים שלא זכו לדבר. הסיכום הוא כזה: אני רוצה לברך את הנהגת הנגב שהייתה כאן היום ראשי הרשויות, האקדמיה, שער הנגב, עמותות וגורמים עסקיים שעשו יד אחת להבין שאחת הבעיות בנגב היא היעדר הצמיחה, הליווי והתשתית התומכת בעולם העסקים הקטנים והזעירים בנגב, מיעוט השכיחות של עסקים כאלה והביסוס הכלכלי שלהם ביחס למרכז הארץ. צורת העבודה הזאת והחשיבה הזאת היא בעצמה מופת, וראוי שהממשלה תתבונן בצורת העבודה הזאת, תחבק אותה, תתקצב אותה ותיקח אותה גם לגליל וגם לפריפריה חברתית. אבל קודם כול, תממן משהו בתוכנית הזאת ושזה לא יהיה מבוסס על תורמים או על רצון טוב או על מאבק קיומי בכל רשות כדי בכל זאת, בלי כסף, להצליח לעשות דברים יפים. אני מאוד גאה בראשי הרשויות שהיו כאן ובמחויבותם לנושא. גם להם קוראים להקים צוות רשותי להסרת חסמים לקבלת רישיון עסק והשלמת רישיון עסק בכל ההיבטים של היתרי בנייה, הג"א ואחרים, ללחום את מלחמתם של העסקים גם מול גופים חוץ-רשותיים, כגון תאגיד המים, הג"א ואחרים, שעלולים לעכב היתרי הקמה של עסקים או רישיון עסק. עשינו את זה בירוחם, לרשות יש כוח מול הג"א, יש כוח מול תאגידי המים והיא יכולה לפלס דרך לעסקים באופן שוויוני, לא מפלה. כל עסק שצריך, אם אותו רכז יעזור לו להשלים ולהיות עם רישיון, הרישיון מאפשר לו לעבוד עם גופי ממשלה ולהית ספק של גופי ממשלה וצבא, וכשאין לו את הרישיונות האלה קהל היעד שלו קטן. והדבר הכי חשוב: הגיעו הזמן שבמדינת ישראל תהיה תוכנית דגל למענקים, להקמה ולהרחבה של עסקים קטנים וזעירים בהובלה מקומית של רשויות מקומיות, באמצעות הידע הקיים של המעוף. התוכנית הזאת צריכה לכלול את המרכיבים הבאים: עד 10% מהתוכנית מוקצה לליווי עסקי ותוכנית עסקית מדויקת, תמציתית, קטנה, עם אנשי המעוף המלווים העסקיים. כל השאר הוא למענק הקמה ופיתוח. ההקמה והפיתוח יכולים להיות הקמת החנות, יכולים להיות רכב נייד שמוכר, יכולים להיות אתר אינטרנט שמוכר. זה יכול להיות המון דברים שמגדילים את ה-capacity, את יכולת המכירה ואת איכות השירות של אותו עסק. הדבר הזה אפשרי, ראינו את זה. אנחנו רוצים שלצידו, ברגע שמישהו קיבל מענק של 40,000 שקל ואומרים לו: אתה יכול גם הלוואה של 20,000 או 40,000, הוא כבר יחליט למנף את עצמו ולקחת עוד סיכון. אבל בלי המענק הם לא יבואו; בלי הליווי הם לא יבואו, בלי 266 מנהיגי עסקים קטנים בכל רשות מקומית אין תוחלת לדיבורים שלנו. אני רוצה להזכיר לנגב גליל שהם ידעו לעשות את זה. אני חושב שהם לא יכלו לשאת בנטל, אבל שיחזירו את הפיילוט שלהם, שמשרד הכלכלה ילמד את הפיילוט שבוצע בנגב גליל למענקים לעסקים קטנים בפריפריה.

שהוכיח את עצמו. התוכנית הייחודית הזאת שהתגבשה בנגב צריכה לקבל הכרה ממשלתית, מימון ממשלתי והרחבה אל הגליל. אני אומר לכם שנעקוב אחרי הדבר הזה במושב הבא. אני רוצה לדעת שהידקתם את הקשר בין האוצר לכלכלה, לרשות לעסקים קטנים, למשרד הפנים, בדגש על רשויות מוחלשות בסוציו-אקונומי נמוך נניח מ-5 ומטה ש שם תעשו את המאמץ לבחון האם יש כוח אדם, האם יש עסקים קטנים, האם יש מענקים, האם מישהו לקח שם הלוואה, האם העסק הזה מדשדש, תרתי משמע. אני מודה לכל מנהיגי הנגב שהיו פה. לענבר אני אומר, אני פתוח לארח פה במושב הבא את מנהיגי הגליל לתמונת ראי לאותו נושא. נמשיך ונעקוב אחר הדברים. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:53.